בוקר טוב לכולם,

כ"ז באלול התש"ף, 16 בספטמבר 2020. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה בנושא: פתיחת מחלקות ויחידות בבתי החולים הכלליים, קריסת בתי החולים דוח מבקר המדינה 69ב. המדובר בישיבת

אנחנו רואים מערך קטיעת שרשראות הדבקה שמבטיחים לנו אותו במשך חודשים ועכשיו אומרים שהוא יבוא בנובמבר, בינתיים הוא אוכל עוד ועוד משאבים. היה פה דיון השבוע בוועדה ובו התברר שלצרכי

שם ממש התמקדנו בכל מה שקורה במחלקות הפנימיות.

האם אתם בודקים למשל את מדיניות משרד הבריאות בימי המשבר בחיזוק המערכות הבריאותיות ובתי החולים בפרט. הנתון שאנחנו חוזרים עליו ושהדהים את הוועדה היה שמתחילת המשבר ועד לפני כמה שבועות נוספו למערך האשפוז של המדינה 20 מיטות בלבד למערך של 16,000

הנשמה, צוותים, מיטות אשפוז וכן הלאה. אני חושב שמאוד חשוב שמשרד מבקר המדינה יבדוק האם נעשה שימוש אמיתי בתוך הזמן הזה במשאבים. שר האוצר אומר שקיבלתם 11 מיליארד שקלים,

הסכומים. גם בזמן שאנחנו

אני מבקש לקבל ממך מבט-על מהצד של הר"י שאתה חבר בה, עם דגש על מצב הצוותים הרפואיים. על פי מה שידוע לנו,

אבל חלקם מגיע

אנחנו משתדלים לעבוד בתפוסה שמעל 100% וכמובן שזה פוגע באיכות הרפואה. מבחינת מיטות, ככל הידוע לי לא נוספה אף מיטה, לא נפתחה עוד מחלקה פנימית חדשה במדינת ישראל מאז עידן הקורונה. מה שכן נוסף זה שני דברים שצריך לברך עליהם: זכינו שבכל מחלקה פנימית יהיה מכשיר אולטרא-סאונד

הבקשה הגדולה בנושא הזה היא לתת טווח זמן ארוך יותר לאיוש התקנים,

ייקחו ממנו את התקנים שהוקצו עבורו. כמובן, נרצה שיתנו לנו את התקנים הללו באופן

וכולי. הדבר השלישי הוא שאנחנו רוצים שהתקנים הללו יהיו מלווים

מצד שני אנחנו שומעים על מנהלי בתי חולים,

שאומרים שהקטסטרופה היא לא כצעקתה.

הוא יושב-ראש ארגון הפנימאים.

האם לקחו בחשבון את הנושא של הפריפריה? אנחנו שומעים שהקריסה היא בבתי החולים שבפריפריה. רק לפני שבוע ישבתי עם פרופסור זרקא, מנהל בית חולים צפת, עכשיו הוא אומר שמצבו מאוד קשה, ודאי שיהיה קשה

בעפולה ובנהרייה לא נתקבלו. התקציבים כביכול הוקצו, אז למה זה לא מתממש.

אם המימוש יקרה,

יש בנמצא אחיות ורופאים של טיפול נמרץ? אני רוצה להבין האם הבעיה היא

ישנה כאן רשימה מפורטת.

צריך לתת לנו את הזמן לקלוט את האנשים הטובים והמתאימים לדברים האלה. למשל, במרבית בתי החולים אנחנו מחכים שסטאז'רים טובים,

יסיימו עוד מעט את הסטאז' ונוכל לקלוט

כך גם הדבר בנושא האחיות, גם כאן אין קיצורי דרך.

אני הולך להגיד לכם משפט מאוד קשה, אבל תקבלו אותו: יש אנשים בארץ שסיימו בית ספר לרפואה,

אבל אנחנו לא חושבים שהם מספיק טובים כדי לקבל התמחות

שזה בסדר גמור, אבל גם את זה צריך לקחת בחשבון.

החולים הנדרשות כדי שאפשר יהיה לעמוד בדברים. נקודה מצוינת בשביל לשים נקודה ולעבור למנהלי

למזלנו הרב בתי החולים על צוותיהם,

כולם מהווים מערכת טובה,

אנחנו לא בקריסה,

אבל לכל דבר יש משמעות. אני חושב שאפשר להמשיך בדרך הזאת ובלי סגר,

בבית החולים רמב"ם אושפזו עד עכשיו 631 חולים. ברגע זה 69 חולים מאושפזים על 76 - - -. ב-24 השעות האחרונות קיבלנו 16 חולים חדשים. בבית החולים יש כרגע תשעה

אני לא מאשים אף אחד אבל העובדה היא שהתחלנו עם שיעור מיטות מהנמוכים בעולם המערבי, עם כמות רופאים וצוותים בין הנמוכים בעולם המערבי, זה לא מג'יק, אי-אפשר לשנות את כל זה בדקה

אני קיבלתי החלטה שאת המחלקה הזו פתחתי מעבר למיטות בית החולים,

אני הוספתי תקנים של בית החולים ועשינו את זה. מהרגע שפתחנו את המחלקה

אבל גם אותם לוקח זמן להכשיר.

רופא טיפול נמרץ, זו הכשרה בסיסית של ארבע וחצי שנים ועוד שנתיים התמחות על. מדובר בכשבע שנים של התמחות, אין קיצורי דרך. אתה מדבר על החייל בין ה-17, אם נגייס חייל בין 17 לא נכניס אותו

בסדר גמור. אנחנו נגיע בהמשך גם למשרד הבריאות. מה שאתה אומר הוא שערורייתי ואינו נתפס במדינה שהיא כל-כך קטנה.

הדסה, בבקשה.

אתה, כידוע, לא זקוק לשאלות מנחות. אז בבקשה, הבמה שלך. ראשית: בית החולים הדסה הוא שיאן בקבלת

זה כולל צעקות עד השמים ומריבות ודברים נוראיים. לכן, צריך לשים הסתייגות קלה.

שאי-אפשר להעביר, אני חושב שאפשר,

להשיג הסכמות של משפחות וזה עסק מסובך.

מספר הנדבקים ואנחנו שבעה חודשים לאחר תחילת האירוע.

תוך כדי שאנחנו מדברים מסתובבים מדביקי-על

אתה יודע מה אנחנו נעשה, אנחנו נוביל לירידה משמעותית באחוזי ההדבקה. פרופסור רוטשטיין, אני מסתכל על חברי הכנסת שלשמאלי, כולם נראים לי

זה נכון. שבעה חודשים אנחנו מדברים על בדיקות. ראש הממשלה דיבר על עשרות אלפי בדיקות ועדיין ישראל הגדולה והחכמה לא מצאה לזה פתרון. אני

לסורוקה יש אחריות כמרכז-על בשטח מאוד גדול. אנחנו מטפלים בתחלואה הכללית של כ-60% משטח המדינה. אנחנו לא בקריסה ולא קרובים כרגע לקריסה, אנחנו מתמודדים עם עומס תחלואה. אנחנו זוכרים שמשאבי הבריאות שמוקצים לפריפריה חסרים גם

כמה תקני צוות סיעודי הצלחת לקלוט מאז תחילת המשבר?

ויש בחינת רישוי ממש בימים אלה ואנחנו מקווים להשלים משם את

מה אמור לקרות בזמן הקרוב, בהנחה שיהיו אמצעי סגר, כדי להזיז את הקווים האדומים של בית החולים סורוקה למעלה, כך שאם גלי התחלואה יעלו אנחנו נהיה במקום אחר מבחינת היכולת שלנו לקלוט

המרכיב השני הוא שיש לנו אחריות לתא שטח גדול מאוד שיש בו לא מעט ערים

סביבנו נמצאת גם החברה הבדואית. חשוב לשמר את הכשירות אצלנו כדי שלא ייווצר מצב ששולחים אלינו ובשבוע הבא אני מבקש לשלוח החוצה כי המיטות שלי

מעל גיל 70 עם גורם סיכון אחד אנחנו לא מטפלים,

עם שלושה גורמי סיכון אנחנו לא מטפלים.

שנגיע למצב שבו נוריד את הסטנדרט הטיפולי ועד הרגע שאנחנו לא ניתן טיפול. היום אנחנו במצב של נתינת טיפול רפואי

בית חולים ממשלתי מחליט לפתוח עוד מחלקת קורונה,

אני אומר לכם כי אני חושב שחשוב שוועדת

פרופסור מרין,

בהערכה הכי אופטימית יעלה שישה וחצי מיליארד ולא רק חצי מיליארד. אני רוצה להתחבר כאן, גם אתה וגם פרופסור רוטשטיין העליתם סוגיה שנוגעת לבתי החולים הציבוריים שאינם ממשלתיים,

והעובדה שאתם עסוקים בקורונה מקטינה את הפעילות

האם אתם חושבים, בהיעדר מדיניות כזו של המשרד, שנזקקת מדיניות של חלוקת עומסים בין בתי החולים שלכם. אנחנו עוקבים מספר פעמים ביום אחר העומס בבתי החולים שלנו.

לפי מצב החולים,

יש ראש אגף רפואה במשרד הבריאות שאחראית על הוויסותים. אנחנו עומדים בקשר כל יום ואם ייווצר הצורך אנחנו בהחלט מודעים ליכולת. כרגע לא ביקשנו להעביר חולים אבל אנחנו מתקרבים לשם,

עשינו בדיקה של השוק בעניין הזה, חלק מהמכשירים בבתי החולים שלנו יודעים לעשות את הבדיקה הנ"ל. יש מכשיר שעושה שאת הבדיקה תוך שלוש וחצי שעות, מכשיר אחר עושה זאת תוך שעה.

יש את אלמנט

אתם חייבים לקחת בחשבון שהצוות שלנו הוא תמונת מראה של החברה. ככל שהמחלה נפוצה בחברה זה גם פוגע בצוותים שלי. יש בתי חולים שיש בהם 140 אנשי צוות מבודדים וחלקם מאומתים. כמו שנאמר קודם, רובם נדבקים בקהילה. הכי פחות נדבקים הם אלו שעובדים במחלקות

000 בדיקות ללא צורך בגידול במספר הריאגנטים. אני רוצה להדגיש שחשוב לדון ולבצע פעולות עכשיו כדי להתכונן לעתיד. אחרת צפוי לנו דיון דומה בעוד

אני מבקש לחבר את דוקטור פסח מבית החולים שיבא. צוין שדוקטור קרייס הציע להעביר מבתי חולים אחרים אל בית החולים שלכם. אתה יכול לתת לנו תמונת מצב לגבי

אני מצטרף למה שנאמר פה על יד מנהלי בתי החולים לגבי העובדה שהמערכת לא נמצאת בקריסה אבל שמתח המטופלים

יש הרבה מאוד דברים. מעבר למה שהוקצה לנו,

נקלטו 44. היתר תיקלטנה לאחר הבחינות כמו שתיארו פה קודמיי. עד שהאחיות האלה תדענה לעשות משהו אנחנו כבר נהיה בסוף

לא מספיק לחזק את בתי החולים,

הקהילה מתקשה להתמודד עם כמות התחלואה. חלק מהחולים יכולים להיות בקהילה, יכולים להיות במוסדות גריאטריים, יכולים להיות אפילו בבית בהשגחה של קופות החולים רק שקופות החולים לא מסוגלות לטפל בנדבקים החדשים, לא כל שכן באלו שעכשיו צריכים להעביר אותם

הפרופסור מרין אומר שמדובר בהפסד הכנסות של עשרות מיליוני שקלים.

אלו בתי חולים שנותנים שירות חיוני למלחמה בקורונה.

הם נכנסו לאירוע כשהם לא מספיק חזקים תזרימית ונקלעו לסיטואציה של הוצאות גדולות כאשר המנגנונים הממשלתיים עובדים יותר

אנחנו בסיטואציה שמדינת ישראל מוציאה יותר ממאה

בלב של המשבר הזה עומדים בתי חולים שאנחנו יוצאים מתוך הנחה שעושים הכול בשביל למלא את חלקם בעסק הזה. בוא נפתור את העניין זה. אני מקבל, רוב העניין

זה הגיוני אבל אני נזכר באמירה ש-50%

חשוב לי לדייק מול הוועדה: אנחנו הקצנו את כלל התקנים, לצערי התקנים של מינהל ומשק במגזר הממשלתי טרם הוקצו. שלא ייאמר פה שאנחנו מדברים לא מדויק. יש 350 תקנים שיש עליהם דיון עם

ודים, הוצג לוועדה הזו שבערב המשבר במדינת ישראל היו 16,000 מיטות בבתי החולים.

עכשיו אתה אומר שאם נצטרך נוכל להביא אלפי מיטות במהירות. כנראה שלא הסברתי את עצמי היטב. אמרתי של נתנו רישיון למיטות, אבל הובאו מיטות תקניות חדשות, והן ממשיכות להיבנות,

אתה אומר שיש מיטות ובדקו אותם ועוד לא גמרו את הרישיון.

כדאי, אומר זאת בעדינות, להזדרז עם הרישיון הזה כי המיטות נחוצות.

המכשיר עומד שם מוכן ואי-אפשר להשתמש בו כי לא נתתם את הרישיון.

בינוי, צוות, כל מה שכרוך כדי שאפשר יהיה לשכן בה חולה. מה שאתה אומר לנו זה פחות או יותר מדהים, יש

300 חולי קורונה.

יש תשובה מסודרת לנושא הזה שכוללת גם מעבר בתוך שאלות מאוד קשות, מהו סטנדרט הטיפול והאם אנחנו מורידים

יש תקנות בכנסת שאמורות לעבור באישור השרים. בהקשר הזה צריך לדבר עם החטיבה הטכנולוגית,

כמה מיטות בסטנדרט טיפול טוב נוספו מאז תחילת משבר

לגבי כל נושא הציוד: אנחנו מצוידים באופן מלא, ממשיכים להצטייד ולשפר כל הזמן. במקביל למאמץ הזה אנחנו מתכוננים לחורף הממשמש ובא. השקענו ומסיימים קבלת

000 מיטות בית שאמורות להקל על חלק מהעומסים שדיברנו עליהם במיון.

ועוד ועוד צעדים שנוכל להציג בעוד שבוע.

רועי רייכר ממשרד

הוא אמר

נכון, לאורך

אני שמעתי את פרופסור גמזו אומר בכנסת שגם בנובמבר לא יהיה לנו מוקד קטיעה שייתן מענה להכול.

מאוד מקווה שישכילו לנצל את התקופה שמגיעה ולבנות פתרון אמיתי. כרגע הדבר הזה מתנהל כמו שהממשלה מתנהלת כאוס גדול. ניצן, בבקשה.

זה היה

אני לא יודע לפי איזה תרגילים חשבונאיים, איך הם סידרו ככה שהם יוכלו להגיד "1,000 מיטות", אין מספר כזה. אפשר לעבור בכל בתי החולים, אם תגיעו ל-100 מיטות זה

זו הזדמנות להגיד תודה לכל צוותי בתי החולים ומנהליהם שנושאים בנטל ולא מקבלים את העזרה שהם צריכים לקבל. אמשיך ברוח דברי חברי הוועדה: האנלוגיה הצבאית אולי לא נעימה אבל היא